טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת התשע"ט-2018 לפני קריאה ראשונה. בראשית דבריי אני רוצה לומר כך: בימים האחרונים אתם שומעים שיג ושיח לגבי מועד פיזור הכנסת. אז אני רוצה להבהיר מספר דברים: מועד הבחירות הוחלט ונקבע ומבחינתי הוא לא בר שינוי 9 באפריל 2019. זה מועד שהוסכם על כולם ומקובל על כולם. אני, כמובן, הבעתי את עמדתי שזה מועד שיכול להיות מוקדם מדי אבל שוב, עמדתי בעניין הזה איננה משמעותית. מי שמחליט על מועד הבחירות בסופו של דבר זה ראשי הקואליציה: חברי יושב ראש הקואליציה דודי אמסלם שכמובן כל דבר שהוא מבקש אני מגבה מתוך אמונה והבנה שכל מה שלטובת המדינה והליכוד עומד לנגד עיניו ואין בכלל מחלוקת. אנחנו מקדימים בגלל הליכוד או בגלל ראש הממשלה?

תסביר מה זה "טובת הליכוד"? אנחנו מקדימים את הבחירות בגלל שהקואליציה כבר הפסיקה לתפקד. מה זה "טובת הליכוד" כשיקול להקדמת הבחירות? אנחנו מקדימים בחירות בגלל שהקואליציה

אתה צריך לראות איפה - - אני אעשה לך סדר. עוד פעם תפריע לדבריי אני אקרא אותך שלוש קריאות ואני אוציא אותך החוצה.

אז אם תפריע לי שוב אני אוציא אותך. אני אסביר אותו במשפט. הוא אמר: "טובת המדינה" - - וטובת הליכוד. אז הוא התכוון שטובת הליכוד זה טובת המדינה.

יש עוד משהו במדינה חוץ מהליכוד? הצלחת הליכוד זה הצלחת המדינה,

הליכוד והמדינה חד הם.

- - אבל ככל שאנחנו חזקים יותר המדינה מצליחה יותר. מה זאת אומרת. זאת עובדה,

קודם כול היום גילינו חשיפה עיתונאית ש-90 יום לא קיים בחוק. אפשר לפזר את הכנסת מבחינה חוקית גם פחות מ-90 יום, אבל ברור שוועדת הבחירות חייבת את הזמן להתארגנות

לא מבחינת הפרוצדורה.

אבל עדיין בסופו של דבר זה עניין פרוצדורלי ולא חוקי. יש מספר חוקים שאני חושב שהם חשובים מאוד למי ששלח אותנו לכנסת ולמי שישלח אותנו שוב לכנסת. אני פניתי לראש הממשלה וליושב-ראש הקואליציה לעזור בקידום החוקים האלה לפני פיזור הכנסת. - - - אני אחרי זה אתן לאנשים לדבר. אל תדאגו, כולם ידברו. אני חוזר ואומר יש מספר חוקים שאלה ששלחו אותנו לכנסת וישלחו אותנו שוב חזרה לכנסת זקוקים לחקיקה הזאת. אני מבקש מראש הממשלה ומחברי יושב-ראש הקואליציה לקדם את החוקים הללו. אלו הם החוקים: חוק הטבות המס לתושבי הפריפריה, חוק המועצה להסדר ההימורים בספורט, חוק המתמחים,

מרקם ההתיישבות ביהודה ושומרון - - ההסדרה השלישית.

חוק היועצים המשפטיים, חוק החטיבה להתיישבות, חוקי הבית היהודי - - אבל אתה לא מסוגל לקיים חוקים כאלה שאין בהם הסכמה - - - - - חוק גדעון סער - - זה - - - לחוקים שיש הסכמות עליהם. אני חוזר ואומר, עם כל הכבוד - - - - - חוק גדעון סער, שכחת להגיד. יושב-ראש הקואליציה הודיע שהחוקים שיעברו זה חוקים שיש עליהם הסכמה. אני חוזר ואומר - - - - - סליחה? אני מחזקת את יושב-ראש הקואליציה.

בארבע השנים האחרונות בעבודה משותפת ומאומצת עם חברי יושב-ראש הקואליציה דודי אמסלם וראש הממשלה בנימין נתניהו לא ראש הממשלה ובטח לא דודי אמסלם עובדים אצל האופוזיציה. אנחנו עובדים אצל העם, אלה ששלחו אותנו לכנסת. חוק גדעון סער. - - אתם לא יכולים להכתיב שום דבר עד שהכנסת לא התפזרה. ועידת ההסכמות נכנסת לתוקף אחרי פיזור הכנסת - - מי אמר? - - כל עוד הכנסת לא פוזרה אין ועידת הסכמות. לכן, עם כל הכבוד לכם, אתם יכולים לומר מה שאתם רוצים

- - עד שהכנסת תתפזר. אז עם כל הכבוד - - אל תהלך אימים. - - אל תכתיבו לנו דברים. אתה מהלך אימים - - - אני לא מהלך אימים.

די עם הפופוליזם הזה. חכו עם זה לקמפיין, לא עכשיו. מה שאתה עושה עכשיו זה לא פופוליסטי? אתה לא - - - את הפריימריז שלך?

אני מדבר בצורה רצינית ועניינית לטובת מי ששלח אותנו לכנסת. מי זה "טובת"?

אבל פיזור הכנסת זה בהסכמה. לפני שאנחנו עוברים לדוברים ונשמע את כולם ולאחר מכן נעבור להצבעה פיזור הכנסת יכול לקנות באופן מידי ויכול לקרות גם בעוד כמה ימים. החוקים הללו הם חוקים קריטיים לפני פיזור הכנסת. - - - מה זה הדבר הזה - - - בהסכמות.

את מוזמנת ללכת אליו.

אני מבקשת שהוא יבוא אליו. אני קובע אם באים, עם כל הכבוד.

אתה לא המנהל של הבניין הזה. תתפלאי אבל בוועדת הכנסת קובעים את פיזור הכנסת, וכל עוד אני עומד בראשה זה מה שיהיה. אבל זה איומי סרק, חבר הכנסת זוהר. אלה איומי סרק. אנחנו נחיה ונראה, חברת הכנסת ורבין אם אלה איומי סרק או לא. טוב שאתגרת אותי. הייתי צריך את האתגר הזה אחרת יכול להיות שהייתי מתקפל. אני מודה לך על האתגר. עכשיו לרשימת הדוברים. אני מבקש,

לשמוע את יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דודי אמסלם.

אבל אני ביקשתי ראשון.

תודה, אדוני, בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בבית פוליטי שבו לכל אחד מחברי הכנסת יש אינטרסים, גם אינטרסים פוליטיים, יש פריימריז. אני מבין שיש חלק מהדברים שצריך לעשות כדי שידברו עליך ב-48 השעות האחרונות. אבל יש גם סדר ויש מנהיגים ויש החלטות - - אמר הפופוליסט הכי גדול בכנסת. ויש החלטות - - יואל חסון, הפופוליסטי הכי גדול בכנסת, מעיר לי הערות על פופוליזם. - - של הקואליציה והאופוזיציה - - תלמד קצת עקרונות ותבוא לתת לי עצות. התקבלה החלטה ברורה של הקואליציה והאופוזיציה על פיזור הכנסת באופן מלא היום בכל הקריאות.

אני מתייחס ברצינות למה שאמרת לגבי חלק מהחקיקות, לפחות. יושב-ראש הקואליציה ואני נשב ונעשה הכול כדי שחוקים טובים למען עם ישראל, כאלה שאני מאמין ששנינו נסכים שהם חשובים וטובים, יעברו בוועדת ההסכמות ויחוקקו בקריאה שנייה ושלישית. רק תעדכנו אותי לפני הפיזור. אל תשכח לעדכן אותי. אנחנו ערים לדבר הזה, ועם כל הכבוד לך - - רק תעדכן, זה מה שאני מבקש. - - יש כאן ראש ממשלה ויושבת-ראש אופוזיציה ושתי מפלגות גדולות ואופוזיציה וקואליציה שהחליטו לפזר את הכנסת וכל זה בתיאום עם יושב-ראש הכנסת. לכן צריך לכבד את זה ולא לעשות מהתהליך הזה שוק תורכי או בזאר תורכי - - אני לא עובד אצלך,

- - - לפזר את הכנסת - - חבר הכנסת חסון,

- - ואתה לא תאמין, אני עובד רק אצל עם ישראל. אתה לא תאמין אולי. הלוואי שהיית עובד רק אצל עם ישראל.

אם אתה היית דואג לעם ישראל ולא דואג לעצמך לפריימריז כדי שב-48 השעות האחרונות ידברו עליך עד אין-סוף - - נו,

אתה חושב שמצבי כל כך קשה בפריימריז? - - ולעשות דברים בניגוד לעמדת - - - - אם היה לך מושג מה קורה בליכוד אחרי שערקת ממנו כדי לעבור ממנו למפלגה אחרת לא היית אומר את מה שאמרת - - - - האופוזיציה והקואליציה, אז היית בצורה מכובדת מביא לפיזור הכנסת - - מאה אחוז. - - בלי להתבזות - - טוב. - - ויכול להיות שבסוף אתה שליח של מישהו שלא באמת רוצה בחירות ומפחד מבחירות. אז צריך ללכת לבחירות מיד והיום להשלים את כל הקריאות.

אנחנו ראינו את הסקר האחרון עם שמונת המנדטים ואנחנו ממש חוששים מבחירות - - לכן אנחנו רוצים בחירות מיד. שמונה מנדטים למחנה הציוני. אנחנו ממש חוששים מבחירות. רועדים.

חבר הכנסת אמיר אוחנה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני אומר את זה גם לך, אני אומר את זה גם לחברי היקר, יושב-ראש הקואליציה.

מעט מאוד יוזמות בכנסת הזאת שחתומים עליהן חברים מכל סיעות הבית. רוב חברי הכנסת חתומים על הפנייה לשרת המשפטים לתת תוספת ניקוד ל-4,000 הנבחנים שנכשלו בשתי הבחינות האחרונות. עשינו כאן כנס גדול בכנסת. יש שתי הצעות חוק: אחת של חברת הכנסת אוסנת מארק ואחת שלי - - יכול להיות שלא דייקת.

מבחינת - - - הצעת החוק היא גם של אחמד טיבי. אין בעיה. חבר הכנסת אחמד טיבי הוא גם שותף. גם חברי כנסת נוספים. אגב, חבר הכנסת אחמד טיבי,

הסכים לתת את הפטור מחובת הנחה על חשבון האופוזיציה.

באמת, מכל סיעות הבית. למה שלא נקדם את הדבר הזה? אנחנו נקדם. יש פה עוול, עוול נורא.

אני לא אמרתי - - מיקי, הסיפור של הנבחנים נמשך פה הרבה זמן. אני חושבת שהצעת החוק שהגשנו אותה אני, דודי,

אחמד טיבי היא הצעה חוצה מפלגות ואפשר לעשות אותה - - נכון. אז אני חוזר - - - - ואפשר לעשות אותה כבר מיידית. אנחנו ביקשנו פטור מחובת הנחה. בואו נדחוף את זה, בואו נעשה את זה. למה עוד חודשיים? אנשים ממתינים לרישיונות שלהם. למה עוד חודשיים? חברים, ועדת ההסכמות תשב היום ותנהל שיג ושיח לגבי כל החוקים החשובים. תעדכנו אותי ונראה איך מתקדמים. מה עם החוקים שלך? אז אתה מציע דברים שהם לא בהסכמות. נראה. תחזור ליושב-ראש הקואליציה בכל זאת. אנחנו מתכוונים להעביר היום את פיזור הכנסת בשלוש קריאות בדיוק כמו שאמרת,

כרגע מיקי מעלה דברים שיבואו לידי ביטוי. גם לנו יש בקשות לוועדת ההסכמות. אנחנו נרכז את הכול.

פה עבודה שנעשה גם מחר, גם ביום ראשון וגם ביום שני. בסך הכול הכוונה שלנו בשבוע הבא לעשות ימים מרוכזים ולסיים את כל מה שאנחנו יכולים. יכול להיות שלא נסיים כמה דברים אבל אולי חשוב להעלות למודעות הציבורית וגם לקבע אותם ברמת הסיפור - - אפילו קריאה ראשונה - - קריאה ראשונה. כדי להבטיח רציפות. צריך מספר קריאות ראשונות כדי להבטיח דין רציפות. בדיוק, זה מה שאני אומר. לדעתי, בוודאי רוב החוקים בכנסת הם באמת לא קונטרוברסאליים. בסופו של דבר רובנו מסכימים על רוב החוקים שעוברים פה.

אולי לא תהיה בעיה.

אני יודע שאתמול בחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט שלחו מישהו מהאופוזיציה להגיש רביזיה. אין לי מושג למה. נסגור את הספורט במדינת ישראל שלחו מישהו להגיש רביזיה. אז אני יודע מה יהיה? אולי זה לא בהסכמה. אל תיפגעי, אבל על האופוזיציה אני לא סומך. אני לא ביקשתי ממך לסמוך עליי - - - טוב שאפשר לסמוך על חברי כנסת מהליכוד כמו על יושב-ראש ועדת הכנסת,

מעולה, נכון. בשביל זה אנחנו פה.

כבר פתוח הרבה מאוד זמן, חבר הכנסת חנין. הקדמנו את הדיון בוועדה.

רוח הדברים ולשם אנחנו נלך. היושב-ראש גם מנהל את האירוע. אם אין לנו מחלוקות אז נחליט מה עושים אם יש איזושהי מחלוקת לגבי חוק כזה או אחר. עלא כיפאק.

אבל כרגע מה זה הכיוון שאני מבקש. בסדר. אני אמרתי את זה במפורש. עובדה שאני מכנס היום ישיבה ונותן פטור מחובת הנחה. בגלל שזה ברור.

אני עושה את זה רק משום שיושב-ראש הקואליציה דודי אמסלם ביקש, לא בגלל שהאופוזיציה ביקשה.

אתה עושה את זה בגלל - - - לא, בגלל שאני לא יכול להגיד לך "לא".

זאת הבעיה הכי קשה שלי. על זה נדבר אחר כך. אתה לא יכול, מיקי, באמת.

תתפלאי, אבל אני יכול. חבר'ה, אל תזלזלו בי. לא מזלזלים בך בכלל. דווקא בגלל זה אנחנו אומרים - - אל תזלזלו בי. כי אני חושב שכל פעם מחדש כשניסיתם הוכחתי לכם שאתם טועים. נמשיך את הדיון. חבר הכנסת חנין, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להתחיל ולהגיד דבר מאוד פשוט שאני חושב שהוא בהסכמת כולנו. מה שמוסכם על חברי הכנסת אין שום בעיה לחוקק אותו. אנחנו במערכת של הסכמות. דברים שמוסכמים אתה מציג אותם כדברים שהם בעד הציבור

כל דבר שהוא בעד הציבור, אם הוא יעבור את מערכת ההסכמות, אין שום בעיה להעביר אותו.

הוויכוח נמצא בנקודה אחרת: הכנסת החליטה על פיזור הכנסת במסגרת מערכת שלמה של הסכמות שסוכמה בלשכתו של יושב-ראש הכנסת ועל דעתו. הסכמות בכנסת זה דבר מאוד חשוב - - אין הסכמות עד שהכנסת מתפזרת. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ועדת ההסכמות - - אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה מפריע לי לדבר. - - מתקיימת רק אחרי שהיא מתפזרת. אתה מפריע לי לדבר.

אז אני מבקש ממך לדייק. אתה הרבה שנים פה בכנסת ואתה יודע את החוקים - - אני רוצה להגיד את דבריי - - - - ואתה יודע את הנהלים. אז אל תמציא חדשים - - אני - - - - - אל תמציא חדשים אחרי כמה שנים שאתה כבר פה.

מיקי מכלוף זוהר, אני מבקש ממך. אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר פעם שנייה. אתה יכול לנסות אבל זה לא יעזור לך. אני מבקש שלא תקטע אותי.

אני אומר את דבריי על אחריותי ומה שאני אומר אני

הכנסת נמצאת במשטר של הסכמות שכבר התחיל - - לא. - - ובמסגרתו יש תאריך לבחירות, ויש לוח זמנים. תיאר את זה כאן גם יושב-ראש הקואליציה, והסיכום על הקריאה הראשונה הממשלתית והצעות החוק הפרטיות כל הדברים האלה הם חלק ממערכת שלמה של הסכמות שסוכמה בכנסת. אדוני היושב-ראש, אני יודע שאתה מכהן בכנסת הנוכחית אבל אני רוצה לומר לך שלא רק בכנסת הנוכחית אלא בכל הכנסות חלק מרכזי מאוד מעבודת הכנסת זה ההסכמות. אני כחבר כנסת נדרש לפעמים להודיע על הסכמתי לתנאים מסוימים כדי לקדם חקיקה פרטית; חברי כנסת מתקזזים ביניהם במסגרת של הסכמות כל הדברים האלה הם ההסכמות הקטנות אבל בלי ההסכמות הקטנות הכנסת תפסיק לעבוד. אי אפשר יהיה לעשות פה כלום בלי הסכמות. כאן לא מדובר על ההסכמות קטנות; כאן מדובר על הסכמות גדולות ומז'וריות. כאן מדובר על הסכמות על השאלה הפוליטית הכי בסיסית מתי יש בחירות? איך כל המערכת מתנהלת? לכן, אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך כיושב-ראש ועדת הכנסת. אתה יושב-ראש ועדת הכנסת של כולנו. התפקיד הזה ניתן לך כמשרה שבה אתה צריך להתנהל כדי להגן הכנסת וכדי להגן על המערכת

זכותך לנסות לקדם חוקים - - למה אתה רוצה לפזר את הכנסת מהר? אתה רוצה ללכת לבחירות שלך כבר? אני רוצה ללכת לבחירות, ודאי. למה לא לעבוד עוד שבועיים בשביל עם ישראל? כי ככה החליט - - - למה לא? למה אתה ממהר? איך אתה דואג לעם ישראל אם אתה רוצה לברוח כבר לקמפיין שלך?

זה משהו שהיית צריך להעלות אותו - - איך?

אתה לא עונה לי - - עם ראש הממשלה ועם ראש הקואליציה לפני ההסכמות- - אז אתה גם בעצם מתגלה כחבר כנסת עצלן. אתה לא רוצה לעבוד, אתה רוצה לרוץ לקמפיין. את זה היית צריך - - - אתה כזה דמגוג. תגיד את האמת. אתה רוצה את חוק הפורנו שלך, ואתה רוצה את החוקים של בצלאל סמוטריץ', ואתה רוצה כל מיני חוקים שהם במחלוקת. אתה לא רוצה חוקים לטובת המדינה - - אנחנו רוצים גם את החוק לניכור הורי.

אמר האופורטוניסט שמחליף מפלגות כמו גרביים. אתה מסוכן כי אתה באופן לא אחראי לא בתיאום לא עם הקואליציה בממשלה שלך עושה מה שאתה רוצה בתפקיד יושב-ראש ועדת הכנסת.

תודה, חבר הכנסת יואל חסון. אני רוצה לסיים את דבריי, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר כך: אם אתה או ראש הממשלה או כל בן אדם אחר מעוניינים לבטל את ההסכמות אין בעיה. אתה לא רוצה להביא לאישור ועדת הכנסת את פיזור הכנסת? זאת בעיה שלכם. דבר עם ראש הממשלה. אתם לא רוצים ללכת לבחירות, הוא החליט שנגמר המצב - - - הבחירות יהיו ב-9 באפריל 2019. שם מועד הבחירות.

דבר אחד אתה לא יכול לעשות: לצפצף על מערכת ההסכמות בכנסת. אתה יכול לא להביא את זה. בסדר גמור. אתה יכול לא להביא את זה. אל תביא את חוק פיזור הכנסת אם אתה לא רוצה.

זה עניין שלכם. את ההסכמות אתם לא יכולים - - - חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. הוחלט שהולכים לבחירות, וזה כנראה מוסכם גם על הקואליציה וגם על האופוזיציה וזה בסדר גמור. לפזר את הכנסת מהרגע להרגע זה בעיקר מביע זלזול גדול בעבודת הכנסת. אנחנו באמצע תהליכים - - למה? כי אתה רוצה להביא את כל הזוועות? את כל הזוועות אתה רוצה להביא - - זה לא מהרגע להרגע. ללכת לבחירות מהרגע להרגע.

מתי זה לא ככה? לא להפריע לחבר הכנסת סמוטריץ'. אני אסביר לך מתי זה לא ככה. - - - לא להפריע. חבר הכנסת חנין, אתה מפריע לו לדבר. הוא לא הפריע לך לדבר. - - - חוקי הבית היהודי. אני הפרעתי לך.

בגלל החוקים

- - - חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה עובדים קשה מאוד.

אגב, ברוב העניינים הם עובדים יחד. כשמתווכחים גם בחוקים במחלוקת זה בכלל לא קשור לקואליציה-אופוזיציה. מתווכחים בהמון סוגיות. יש ויכוחים בתוך הקואליציה ובתוך האופוזיציה, ובוועדות עובדים קשה ומכינים חוקים ודנים בהם שבועות וחודשים. בדרך כלל כשהולכים לבחירות נכון לתת שבוע-שבועיים להיערכות כדי שאותם תהליכים חשובים שעבדנו עליהם חודשים לא יירדו לטמיון. הזלזול הזה בעבודת הכנסת ובציבור, השיקול הפוליטי יושבים ראשי מפלגות ומסמנים את התאריך הנוח להם פוליטית לבחירות - - כל זה היית צריך להגיד קודם לפני ההסכמות. - - מה נוח להם לפריימריז - - נגמר. יש הסכמות. נגמר.

אנחנו עבדנו - - - וטוב שאתה דורש את כבודה של הכנסת. זה תפקידך כיושב-ראש ועדת הכנסת. עבדנו כאן שבועות וחודשים על חוקים. לא ייתכן שלא ייתנו לנו כמה ימים להשלים אותם ואז לפזר את הכנסת בעוד שבוע. מסכים לחלוטין, מסכים לחלוטין. אנחנו לא נדחה את הבחירות ביום אחד בכלל.

זה נכון אם אתם מפזרים - - - של הסכמות. אי אפשר לדרוס את ההסכמות האלה. זה לכבד את הכנסת, את חברי הכנסת מכל סיעות הבית, את העבודה שלנו, את הציבור שבחר בנו. לא ענית לי מתי זה לא ככה. מתי פיזור הכנסת לא נעשה ככה. בדרך כלל יש שבוע-שבועיים.

כי עושים בחירות קצת יותר מאוחר. מאתמול להיום לפזר? כל אחד - - - כל מה שעשינו ילך לפח?

יש גם שבוע הבא.

שבוע הבא זה רק מה שגם השמאל - - - עשינו עבודה גדולה בקואליציה, אדוני יושב-ראש הקואליציה. אתה עשית. כולנו עבדנו קשה. תן לנו להשלים את זה. תן עוד יומיים-שלושה של חקיקה, נשלים מהלכים - - - - - איחרת. חבר הכנסת סמוטריץ', היו הסכמות. גם אתה לא יכול לדרוס את ההסכמות. דודי - - - זה מה שהאופוזיציה - - - שמאלנית - - - - גם הבית היהודי לא יכול לדרוס את ההסכמות. אנחנו כממשלת ימין הובלנו כמה תהליכים דרמטיים חשובים. תן לנו, אדוני היושב-ראש, להשלים - - - נשחרר את ראש הממשלה שלא יפזר את הכנסת, ותמשיך לחוקק את החוקים שלך. אני בעד שנלך לבחירות. אנחנו נשלים כמה מהלכים - - - חבר הכנסת, אפשר בבקשה,

אני לא רוצה לקרוא אנשים לשלוש קריאות כי אם אני אצטרך לקרוא אנשים לשלוש קריאות הם יצטרכו לצאת מהישיבה וזאת סיטואציה שלא נעימה לאף אחד. אין לי ספק שהאופוזיציה חפצה בפיזור הכנסת כי כל עוד הכנסת קיימת היא ממשיכה לחולל תהליכים לטובת הימין. זה ברור לי. אבל עדיין,

בסוף אנחנו לא עובדים אצלכם באופוזיציה. אנחנו עובדים אצל אלה ששלחו אותנו. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

אדוני. מוסכם על כולם ש-9 באפריל הוא יום הבחירות, מוסכם על כולם שבימי שני ושלישי הבאים תהיה עבודת כנסת. כל חילוקי הדעות הן לגבי עוד שבוע. מוסכם בישיבת ועדת ההסכמות וגם בישיבת האופוזיציה שהייתה אצל יושב-ראש הכנסת על חוקים מוסכמים שבאים בהסכמה. למשל, חוק מרקם ההתיישבות, חבר הכנסת טיבי. הוא בהסכמה אצלכם? אדוני היושב-ראש. הוא בהסכמה או לא?

לכן, למשל, אני אזכיר חוקים שהכנסת תפעל כדי שהם יעברו ואני חושב שהם מוסכמים:

4,000 מתמחים במשפטים מצפים לבית הזה כדי לתת להם מזור,

כמו שעשו עם רואי חשבון. היה כנס גדול שעשה אמיר אוחנה, הייתה הצעת חוק שיזמה חברתי חברת הכנסת אוסנת מארק, דודי אני ואחרים ועוד חוק של אמיר - - זה ציבור של כולנו. - - אין מישהו שמתנגד לחוק הזה. אני אפילו העמדתי בפני חבריי את ההזדמנות שלנו - - של הפטור. של הפטור שלי, של האופוזיציה כדי להביא את החוק הזה להצבעה במליאה, חברי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר בקיצור ממ"ז. ממ"ז בכיר. הפכת להיות בכיר. לקראת שלהי הכנסת אתה מתגלה כאגוז לא קל. אתה לא מבין כל פעם שאתה תחמיא לי אתה גומר לי את הפריימריז. אל תחמיא לי, חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת מיקי זוהר - - אז אני מקווה שאתה מעריך חברים.

אתה אל תחמיא לי. אני לא מחמיא לך. אין לי שום סיבה להחמיא לך. סימן שאני עושה עבודה טובה, חבר הכנסת - - - אם מישהו מכשיל את הצעת חוק המתמחים הוא בוגד גם באלפי המתמחים, גם בציבור, גם במשפחות שלהם - - אל תגיד "בוגד". פוגע, פוגע.

בוגד בציפייה שלהם. בוגדים זה לא אצלנו, חבר הכנסת טיבי. אגב, שמעתי עכשיו שאמרו, מה תעשה שרת המשפטים? היא תכריז על הפלת הממשלה? תצא מהקואליציה? יש בחירות. מעבירים את זה גם אם היא רוצה וגם אם היא לא רוצה.

אחמד, לא צריך ועדת שרים. מביאים את זה - - - לא צריך ועדת שרים.

אפשר - - לא צריך ועדת שרים. מביאים את זה למליאה.

כל סיעות הבית מסכימות.

הטבות מס לפריפריה. מישהו מתנגד? אף אחד לא מתנגד. זה חוק שצריך להביא בהסכמה. צריך עוד יום? ניתן עוד יום להטבות מס בפריפריה. זה גם מה שאני אומר, ידידי. ההסכמה ביניכם מדאיגה. חוק שלי, דודי טיפול שיניים חינם לחולי שיתוק מוחין בקריאה ראשונה. מישהו מתנגד חוץ מהאוצר שעושה תרגילים? זאת לא ישיבת ועדת הסכמות עכשיו.

אני אמרתי לך, חבר הכנסת חסון, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעדכן אותי מה ההסכמות ואני אגיד לכם - - אני לא מעדכן אותך. מה שיושב-ראש הקואליציה ואני נחליט נחליט. אנחנו לא צריכים לעדכן אותך. אם אני אהיה מרוצה הכנסת תפוזר. אם לא היא תפוזר אחרי שאני אהיה מרוצה. אבל ועדת ההסכמות לא תתחיל לעבוד עד שלא תפוזר הכנסת. נקודה. נכון. אתה יכול לסכם מראש אהלן וסהלן. אם לא, אני לא מפזר. לא יהיה. אז לא יהיה פיזור.

אבל חוק ההסדרה, החטיבה להתיישבות וחוקים דומים זה לא בהסכמות. מה אתה חושב, טיבי אתה רוצה את החוקים שלך והוא ירצה את החוקים שלו.

אתה תרצה טרומית, אתה תרצה ראשונה הם - - - יש לנו חוק חובת חיסונים כל יום מתגלה חצבת חדש. למה שלא - - - תודה, חבר הכנסת טיבי.

כשהוא יגיד שחוק המתמחים לא בהסכמה אני אגיד שההסדרה לא בהסכמה.

ושניהם לא יעלו בסוף. אז אתה רוצה ששניהם לא יעלו. אני רוצה שההסדרה לא יעלה, והמתמחים יעלה. זה קומון סנס.

גם אני רוצה - - תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אני מבהיר לפרוטוקול - - חבר הכנסת חסון, תודה. אני מבהיר לפרוטוקול: לא תקום ועדת ההסכמות בין יושב-ראש הכנסת, מרכז האופוזיציה ויושב-ראש הקואליציה עד שלא תפוזר הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

אז נעביר בינתיים כמה חוקים. זה רעיון טוב מה שאמרת. חברת הכנסת מארק. בהמשך למה שאמר חברי פה אמיר אוחנה וחברי אחמד טיבי, אני חושבת שהצעת חוק המתמחים בשלה היום לעבור. בנוסף יש לי הצעת חוק נוספת שעליה יש הסכמה של כל סיעות הבית בעניין של ניכור הורי. זה נושא מאוד חברתי, חשוב וכאוב. המון משפחות שלא מצליחות לראות את הילדים שלהן במשך חודשים ושנים. אני חושבת שזה חוק שחייבים לגמור אותו עוד לפני שאנחנו מסיימים פה את העבודה שלנו. ג'מאל זחאלקה, אמרת את מה שיש לך להגיד? לא. אני רוצה לדבר. אני קצת ותיק בכנסת. אני רוצה שתשמע את זה וגם שדודי אמסלם ישמע את זה. בדרך כלל כשהקדימו בחירות הייתה ישיבה של ראשי הסיעות אצל יושב-ראש הכנסת כל הסיעות קואליציה ואופוזיציה יחד. הפעם לא היה. גם הפעם היה.

לא קראו לך.

אתה לא יושב-ראש סיעה, אתה יודע. איימן עודה הוא יושב-ראש הסיעה שלך. לך לאיימן עודה שהוא יחליט לך. הוא מחליט לך, איימן עודה. אתה רוצה את איימן עודה יושב-ראש סיעה, לך לאיימן עודה. אל תבוא אלינו בטענות. תן לו להשלים. עזוב אותך מהפוליטיקה. זאת האמת, מה לעשות. הוא רצה את איימן עודה יושב-ראש סיעה שלו. שילך אליו. אני יודע מה אני מדבר. גם אני יודע מה אני מדבר. זחאלקה, אתה לא היית בישיבה אצל היושב-ראש. אני הייתי. ההסכמות היו בישיבה קודם לכן. ההסכמות שמדברים עליהן עכשיו ומתווכחים עליהן היו בישיבה ביום שני אצל יושב-ראש הכנסת שהיה לבד. הוא אמר שהוא דיבר עם ראשי הקואליציה וההסכמה הייתה חד משמעית שהחוק יעבור היום במלואו. ההסכמה השנייה הייתה שלא מעבירים לא לפני ולא אחרי אף חקיקה שנויה במחלוקת. אני רק אומר שחבל שקבעו את התאריך הזה על שם הסרט של רוני עזרא שנקרא "9 באפריל", סרט לא ישראלי אלא סרט דני מצוין. מומלץ לראות. השאלה שאני רוצה לשאול אותך ותענה לי תשובה או לא האם זה הנאום האחרון שלך בכנסת? לא האחרון. בקצב הזה לא בטוח שזה לא האחרון. הוא הודיע שהוא - - מה הוא הודיע? - - - באמת? החלטת שאתה לא מתמודד יותר? כולנו באושר ושמחה. אתה שאלת אותי אני הולך לנאום היום במליאה ואני אגיד מה יש לי. אנחנו כולנו מרוצים מהחלטתך לא להישאר בכנסת. תודה רבה, חבר הכנסת זחאלקה. זאת קטנות רוח מה שעשית עכשיו. תעשה את זה שוב והוא יישאר בכנסת. לא, זה הכי גרוע. סליחה, אני חוזר בי. מה שעשית זה נמוך. מאוד נמוך. זאת האמת. אבל זה נמוך. חבר הכנסת פולקמן, חבר הכנסת אילטוב. האמת שזה נמוך.

אל תיקח את זה אישית. זה לא אישי. פשוט עמדותיך כל כך גרועות שאנחנו שמחים שאתה לא פה. בסדר, אתה יכול להתווכח עם עמדותיי.

תודה שנתת לי לדבר. אמרת אופוזיציה-קואליציה. כרגע האופוזיציה אבל אני עדיין אופוזיציה. בתחושה שלי אתה עדיין קואליציה. אני כל כך רגיל אליך בקואליציה שפתאום אתה - - אתה שואל אותו - - - או רק את ג'מאל?

הוא יהיה פה בכנסת הבאה, בעזרת השם. אני רוצה להגיד לך שפחות מארבע קדנציות שאני - - - ותמיד יש התקופה של סיום כהונתה של הכנסת. כל הזמן זה היה בטרם עת אבל בסופו של דבר הייתה תקופת ההסכמות. אני רוצה להגיד לך שכל חוק הוא חשוב. כל חוק שעלה פה ולא עלה פה. אני גם יוצא מנקודת הנחה שכל חבר כנסת יש לו בצנרת - - - מאוד חשובה לקבוצה כזאת של אנשים או לקבוצה אחרת של אנשים, וכשהכנסת יוצאת לפגרת בחירות בטעם עת זה פוגע קשות בהרבה מאוד אוכלוסיות. כשאנחנו לוקחים 120 חברי כנסת לכל חברי כנסת יש אג'נדות וחקיקה פרטית או

בצנרת, והרבה מאוד אנשים נפגעים.

צריך לתת את הדעת על הסוגיה של - - - שלטוני, ולא חשוב איזו מפלגה נמצאת בשלטון. חשוב שהמערכת תדע מתי הולכים לבחירות ולא כל שבוע - - הבחירות הן ב-9 באפריל. זה רק עניין של פיזור. אני מדבר כרגע על דברים עקרוניים. הבחירות הן ב-9 באפריל.

אני רוצה רק להשלים את הנושא העקרוני ללכת לבחירות בזמן שהחוק קובע ולא לפזר את הכנסת אלא אם יש דברים חריגים. לדעתי, באירוע הזה של פיזור הכנסת על חוק הגיוס לקואליציה גם עם יש עתיד וגם בלי יש עתיד היה רוב, כי הרשימה המשותפת הצהירה שהם לא יצביעו בחוק הגיוס, ואנחנו הצהרנו שאנחנו נצביע בעד חוק הגיוס. אז היה רוב לחוק הגיוס אבל טוב שהקואליציה החליטה ללכת לבחירות. אנחנו תומכים בהחלטה הזאת.

שזה יהיה כמה שיותר מהר. החלטנו ללכת לבחירות ב-9 באפריל, נלך ב-9 באפריל. לגבי הסוגיה של ההסכמות תמיד היה שרק החוקים בהסכמה יעלו להצבעה. מספיק שהיה חבר כנסת אחד מהקואליציה או מהאופוזיציה גם אחרי שהסכימו על חקיקה שהתנגד אני אתן לך דוגמה, בקדנציה הזאת רועי פולקמן ואני העברנו את חוק מוסר תשלומים. החוק היה מוכן והיה חשוב לכל המערכת העסקית בישראל ולעסקים קטנים ובינוניים. החוק היה מוכן להכנה לקריאה ראשונה, ובהצבעה הגיע יעקב אשר ואמר שהוא מתנגד לחוק, ונאלצנו להסיר אותו ופגענו במשק.

אלה הם הכללים. זאת ההחלטה וככה זה פועל. בעיניי וגם בהתאם לתפיסת מרכז האופוזיציה, ועדת ההסכמות תיכנס לתוקפה אחרי פיזור הכנסת. הכנסת עוד לא פוזרה. על זה אני מדבר לא לפזר את הכנסת עכשיו כדי לגמור כמה חוקים חשובים. זה כל האירוע כרגע. מי יקבע מה החוקים החשובים? מה שהקואליציה. יש בקואליציה הסכמה על כל החוקים האלה? ראשי הקואליציה יקבעו. ברור. לא יהיה. אתה יודע שלא יהיה. נחיה ונראה. לא יכול להיות, מיקי. אל תתרגשי מזה, זה לא יהיה. אני שמח על האתגר, חבר הכנסת חסון. אני מאתגר אותך פה כבר שנים.

תקצרו. יש פה הצבעה גם. בסוף יגידו שעשיתי פיליבסטר. אמרת שאתה לא ממהר. הוא אמר לי לפניו. אני - - - לאילטוב. אני קורא לכל חברי הכנסת ההחלטה התקבלה גם באופוזיציה וגם בקואליציה בין ראשי המפלגות. הכנסת תתפזר. זאת ההחלטה. לכן לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת. עזוב את הנושאים הטכניים הקטנים. להוסיף סולידיות למהלך הזה זה יוסיף לכולם. מה יוסיף לכולם? סולידיות.

לא סולידריות, סולידיות. יציבות. מה אני אגיד לך, אתה במפלגה סולידית מאוד. מהסולידיות שהיו כאן אי פעם.

לא מפנה את זה אליך. אם נפגעת אני מתנצל. הוא לא בחור סולידי. לכן אני מבקש להיכנס למסלול של פיזור הכנסת בהסכמות ולסיים את הסאגה הזאת.

היו לנו הרבה עניינים בכנסת. אנחנו עובדים פה ארבע שנים. יושבת פה מזכירת הכנסת שיש לה פרספקטיבה ארוכה. היו לנו הרבה - - - פחות נעימים, לכן חשוב שאת הסוף נעשה עם כבוד והדר. אין פה. הליכוד איבד את הכבוד וההדר.

הוא במפלגה הממלכתית. אני מעריך אותך וחושב שאפשר לעשות את זה ככה גם בתוך ההתנהלות פה. שנית, לגבי הפרוצדורה אכן, הייתה ישיבה עם ראש הממשלה, עם יושב-ראש הכנסת, עם כל ראשי הקואליציה ואחר כך גם עם כל ראשי האופוזיציה, ושם דובר גם על מועד הפיזור שהיו עליו הסכמות. אין ויכוח על מועד הבחירות, לא על מועד הפיזור. בוודאי. את מועד הבחירות אני לא משנה. וגם הסיפור של הפיזור. מועד הפיזור הוא 9 באפריל. אני רוצה לומר משהו טכני ברגע שהוחלט על הפיזור, למעשה, נורתה יריית הפתיחה של מערכת הבחירות מעבר לעניין הפרוצדורלי - - לא.

אני מכבד אותך - - הפיזור צריך לקרות פה ובמליאה, ידידי.

עם רשם השכירויות שלי היו לי כל מיני הסכמות. למפלגת כולנו יש חוקים חשובים שנתקעו ולי יש חוקים חשובים שנתקעו, ואתה יודע שרגע לפני הפיזור היינו מעבירים בראשונה את השיפוצים. בלי סוף לכל אחד מאתנו יש חוקים רבים שחשובים לנו, חלקם יותר מוסכמים, חלקם פחות מוסכמים. בגדול מה אתה אומר שיקרה? א', יושב כאן גיל מוועדת שרים. אתה יודע את הסיטואציות כמו בחוק המתמחים שיצא לנו להגיע להסכמות כאלה ואחרות.

זה תופעה של חקקת בחירות מוחלטת - - טוב מאוד.

- - למעט ראשונה - - - בלי ועדת שרים - - טוב מאוד. בסדר, אבל, מיקי - - - - - איזה ציבור? כל הציבור. כל הציבור? תתפלא. אם זה כל הציבור תהיה הסכמה.

יש גם בשמאל מתמחים שלא עברו את מבחני הלשכה - - על המתמחים יש הסכמה. - - - אתה מדבר על חוקים אחרים. אל תשתמש במתמחים עכשיו.

- - יש בשמאל אנשים שאוהבים ספורט - - - - אתה לא תדבר על מתמחים. המתמחים לא מעניינים אותך - - - - - - - יש בשמאל אנשים שגרים בפריפריה - - - - אתה יודע בדיוק על מה אתה מדבר.

חבר הכנסת חסון - - אתה משתמש במתמחים המסכנים האלה? אתה לא מתבייש?

איזה ציניות. אני לא שכחתי מהם. איזה ציניות. בדיוק הסיטואציה הזאת גם נרצה להעביר יום לימודים ארוך והטבות מס - - - בלי שום בקרה של הממשלה אפשר להעביר כל חוק עכשיו. כולנו רוצים להיטיב עם הציבור כשהודיעו שיש עוד מעט בחירות. ככה זה ייראה. אין בעיה לי בעיה עם זה. אני חי עם זה בשלום. אנחנו גם הקואליציה שמנהלת את הממשלה.

אתם לא רוצים להיטיב עם הציבור, לכו לציבור ותגידו לו שאתם לא רוצים להיטיב איתו. זכותכם.

אני רוצה להיטיב עם הציבור. תפסת אותי על חם. אני רוצה להיטיב עם הציבור. אחלה, כולם רוצים להיטיב. אנחנו לא רוצים חקיקת בחירות. לכן נעלה דברים בוועדת ההסכמות. ממילא לא יהיו תהליכים בין הקואליציה לאופוזיציה - - תעדכנו אותי מה החלטתם בוועדת ההסכמות. זה לא עובד ככה. אין אולטימטומים. גם לא שלך - - תתפלא, אבל כן. - - גם אם תרצה, עוד מעט יש מליאה. לכן ההצעה שלי היא שנגיע להסכמות. עשינו הבוקר רשימות של חוקים בהסכמות גם שלך וגם של אחרים. נקדם אותם. אבל אין צ'ק פתוח רק בגלל שעושים עכשיו - - - מאה אחוז. חברת ורבין. מיקי, ואחרי כל ההופעה הזאת אם לא תהיה בעשירייה הראשונה של הליכוד אני אהיה מאוכזב ממך. אני חייב להגיד לך. אחרי כל ההצגה הזאת. עשירייה ראשונה?

ברגע זה חיסלת לי את הפריימריז, ברגע שהכרזת על העשירייה הראשונה. אני עכשיו מטרה לחיסול של כל השרים והבכירים בליכוד. איך עשית דבר כזה, אני לא יודע. זה מראה כמה אתה שונא אותי, חבר הכנסת חסון.

כדי לעשות אותי מטרה בעיני כל שרי הליכוד?

אם הוא באמת היה שונא אותך טוב, אני לא רוצה להגיד. בדיוק. מה קרה לך. אל תיסחף, חבר הכנסת אוחנה. חברת הכנסת ורבין, בבקשה. תודה רבה לך, היושב-ראש זוהר. אמנם חבר הכנסת אמסלם יצא מכאן אבל אני לא משוכנעת שהוא לא היה מנסה ללכת למהלך של פיטורים והעברת יושב-ראש ועדת הכנסת ממקומו נוכח ההתנהלות הזאת. בבקשה. זה יקל עליי. זה קרה פעם אחת.

אולי את זוכרת - - זה יקל עליי, תאמיני לי שזה יקל עליי. זה יוריד הרבה אחריות מכתפיי. ואז אני אוכל לרוץ לפריימריז שלי. אולי

זה קרה ב-1988 שפיטרו יושב-ראש ועדת כנסת.

בבקשה. כמה רוב צריך בשביל זה? צריך 80 חברי כנסת. זה לא בעיה היום לגייס 80 חברי כנסת. כולם רוצים לברוח לפריימריז ואני היחיד שלו. אני רוצה להגיד לך משהו. ההצגה שמתרחשת פה היא מיותרת משום שאני חושבת שאם היינו כבר מעבירים את החוק והיינו הולכים לשלב של העברה של קריאה שנייה ושלישית היינו באמת מתכנסים לוועדת ההסכמות. יש חוקים שדיברו עליהם כאן. חוק המתמחים הוא בכלל בקריאה טרומית. אבל אני אגלה לך סוד: יש חוקים שנמצאים בשלב של קריאה ראשונה שהם מאוד חשובים,

חוק חובת חיסונים כי מתגלה חולה חצבת כל יום. זה חוק מאוד חשוב. אם יגיד מרכז האופוזיציה שאין לנו סיכוי לקדם אותו אנחנו הרי לא נקדם אותו כי לא תהיה לנו ברירה. אבל שורת החוקים שאתה מביא כאן היא שורת חוקים שאין שום דרך להגיע עליהם להסכמה. חוק הטבות מס, אמר חבר הכנסת טיבי, ואני מצטרפת אליו, יהיה מאוד קשה לא למצוא לו הסכמה בבית, אותו דבר גם חוק המתמחים שהוא בקריאה טרומית שקשה לי להאמין שלא תהיה הסכמה עליו. בסופו של דבר, מה שאני מנסה לומר זה שיש מספיק חוקים בבית שיש עליהם הסכמה. להעביר היום בקריאה שנייה ושלישית את פיזור הכנסת כדי שהכנסת תצא לבחירות זה לא רק הפריימריז. אני אגיד לך משהו,

אני בדקתי אתמול עם ועדת הבחירות המרכזית כמה זמן הם צריכים כדי להיערך. עכשיו בצורה לגמרי עניינית בלי בדיחות ועדת הבחירות המרכזית חייבת לצאת ביום רביעי הבא, לכל המאוחר, כדי להיערך למערכת הבחירות. זה 90 יום כמו שאתה ציינת בהתחלה. אגב, זה המועד שרציתי לעשות בו את הפיזור.

אבל אתה לא יכול בלי להעביר היום את הפיזור.

אפשר לפזר גם ביום רביעי הבא.

כי אין לך ההסכמות. לא צריך שום הסכמות. אם אני לא מפזר אני לא צריך שום הסכמות. אם אני לא מפזר אני כקואליציה יכול להמשיך לתפקד ולהעביר חוקים.

אתה מפרש מה שאתה רוצה. שבוע הבא תהיה מסחטה יותר גדולה. הקואליציה יכולה להמשיך לעבוד עוד שבוע. אבל שבוע הבא תהיה מסחטה יותר גדולה. לא מסחטה ולא מכבסה. - - - איילת, על מה את מדברת? הסוחט הכי גדול זה הוא. הוא הסחטן הכי גדול. בסדר גמור, חבר הכנסת חסון. לא רק אותנו אתה סוחט, אתה סוחט את ראש הממשלה, את הקואליציה, את יושב-ראש הכנסת. אתה סחטן, אתה סחטן שמנצל את התפקיד שלך עכשיו כדי להעביר חוקים שמעניינים אותך. מזכיר הממשלה הגיע לוודא שיוצאים לבחירות, מיקי.

- - - אתה

אני סחטן, חבר הכנסת חסון?

עדיף להיות שחקן מאשר סחטן. יואל, בוא נצביע וגמרנו. יש מניעה לפזר את הכנסת ולהעביר חוקים בהסכמה בשבוע הבא? יש מניעה כזאת. אני אסביר לך תכף.

יש דברים שהם לא רוצים. הם יעבירו לך את חוק מרקם החיים בהתיישבות? לא. נו, וזה לא מספיק חשוב? חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נראה שאתה רוצה להיות עם ולהרגיש בלי. יוצאים לבחירות זה המנגנון. המנגנון הוא שמצביעים על פיזור הכנסת ואז מקיימים ועדת הסכמות. לכולם יש חוקים שהם רוצים כולם כולל כולם. ההימצאות של מזכיר הממשלה מעלה בי סימן שאלה שאולי הכול ראש הממשלה בוחש מאחורה - - התשובה היא לא. זאת שטות אחת גדולה. - - כי אחרת היו מחליפים אותך בוועדה הזאת.

למה מזכיר הממשלה פה?

כי יש פה הצעת חוק ממשלתית. אני מחזק את דבריה. חיזקת דברים שהם לא יותר מהבל ושטות. בסדר. אז אני קוראת לראש הממשלה - - אני אדאג גם שהוא יענה השבוע. - - פעם אחת שיעמוד מאחורי הדברים שלו. היו הסכמות אל תנהל - - אבל אני חושב שהדוגמה לדבר והיפוכו זה יאיר לפיד. הוא מתהפך כל חמש דקות לא ראש הממשלה. - - אל תנהל - - - הניסיונות שלך

בעד חוק הגיוס.

- - הניסיונות שלך להתבדח על חשבון הציבור היא פשוט עלובה.

אני חייבת להגיד לך אתה עושה עכשיו "אבו-עלי" על כולם כי אתה חושב שאתה מלך הבניין הזה. אני אומרת לך שלא.

אני אגיד לך עוד דבר: אתה יכול למשוך את המשחק המטופש הזה רק עד יום שני. ביום שני עברו 48 שעות. אז, חבל, מיקי. תגמור עם זה בכבוד היום ולא תיאלץ להיות מושפל ביום שני שלא נצטרך את חובת ההנחה. מעולם לא הסכמתי איתה יותר. אני רוצה להזכיר לגברתי, חברת הכנסת אלהרר כי אולי גם חבר הכנסת חסון שכח: קודם כול אני הולך לתת פטור מחובת הנחה והחוק יוצבע היום לקריאה ראשונה - - אה,

- - אבל להזכירך, בין קריאה שנייה ושלישית זה עדיין צריך לעבור אישור פה בוועדת הכנסת. - - - כל מיני חברי כנסת שיצוצו. אז תמצאי אותם. יש לי הודעה אישית, על פי התקנון.

הודעה אישית, על-פי התקנון. אדוני היושב-ראש, יש לי הודעה אישית.

הודעה אישית.

את תמצאי אותם. אבל עם כל הכבוד, הרי יאיר לפיד לא היה פה בכנסת כמעט אף פעם - - יאללה,

- - הוא רוצה כבר לעבוד בקמפיין שלו, ואתם רוצים שאני אשתף פעולה עם יאיר לפיד כדי שהוא יתחיל לעשות קמפיין כדי שאולי הוא יהיה ראש ממשלה. - - - אבל בואי אני אספר לך סיפור נכנס למשחק הזה מישהו חדש. קוראים לו בני גנץ. הוא שתה לכם את כל המנדטים - - יאללה - - - - - לכו תעבדו כמו שצריך. אולי בטעות תצליחו לתת איזשהו פייט בדרך להנהגת המדינה - - - - - אז עם כל הכבוד

חברת הכנסת אלהרר, את הפופוליזם אני משאיר למפלגה שלכם. אתם אלופים בפופוליזם. אם היית פחות דואג - - - חבר הכנסת חסון, בבקשה.

אני רוצה להודיע הודעה אישית או הודעה לפחות מטעם המחנה הציוני. אני מאמין שהאופוזיציה כולה תתמוך בזה. אני פונה לקואליציה, לדודי אמסלם, ומודיע לו שאם הוא יבקש או ירצה לפעול להדחתך מתפקיד יושב-ראש ועדת הכנסת האופוזיציה תתמוך בהדחה שלך.

אני יכול לבשר לכולם שאם הליך ההדחה נגדי בוועדת הכנסת יעלה אני אצביע בעדו. אז יש לכם עוד חבר כנסת אחד. נשאר לכם רק עוד 79 חברי כנסת לגייס. אני היחידי שיתנגד? אתה תתנגד, חבר הכנסת טיבי? אוי ואבוי. אז תגייסו עוד 79, חבר הכנסת חסון. לא, אין צורך, אנחנו נתמוך. עוד 79. אחד יש לכם בטוח, ממני. אנחנו תומכים בהדחתך.

עכשיו אפשר לעבור להצבעה. אם יושב-ראש הקואליציה ירצה נעשה. עכשיו אפשר לעבור להצבעה. ואם תהית הרבה יותר קל לי שאני אודח מאשר לאשר את תהליך פיזור הכנסת לפני העברת החוקים שעליהם דיברתי. ממש ז'אן ד'ארק אתה. לא. אני פשוט בשונה מאחרים פחות פופוליסט מכם.

אני צריך עוד אחד

כדי שאני אוכל להצביע על פטור מחובת הנחה לפיזור הכנסת.

זה נראה שהקואליציה לא רוצה בחירות בעצם. אתם בעצם לא רוצים בחירות. אתם עושים הכול שלא יהיו

אתם מפחדים מבחירות. אתם מפחדים מבחירות, זאת האמת.

אני קיבלתי כרטיס חינם להצגה שלך הבוקר. אולי מזכיר הממשלה יגיד לנו אם ראש הממשלה רוצה בחירות או לא רוצה בחירות. זה לא היה חינם, חבר הכנסת שטרן.

אולי בכלל מזכיר הממשלה הגיע לכאן כדי לוודא שהכנסת לא תפוזר. יש קוורום? כן, יש. מאה אחוז. אני רוצה לעבור להצבעה על מתן פטור מחובת הנחה לחוק פיזור הכנסת הצעת חוק ממשלתית שהגישה הממשלה, כמובן, בתיאום עם כל ראשי הקואליציה. לכן אני רוצה לעבור להצבעה. אני מדגיש: פטור לפני קריאה ראשונה. הצבעה בעד ההצעה 8 נגד,

אין ההצעה למתן פטור מחובת הנחה לחוק פיזור הכנסת,

אני מבקש רביזיה על ההצעה עד שאתם מבטיחים לי את חוק המתמחים. ההצעה נתקבלה. הוגשה רביזיה על-ידי חבר הכנסת טיבי. נראה מה עושים.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.